שלום לכולם,

רצינו שיהיו יותר, אבל לצערי הרב, לא הכול אושר.

160 משרד התרבות והספורט. אני מאגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 23,634 אלפי שקלים בהוצאה, וסך של 66,676 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב למשרד התרבות

תוכנית מס' 2 תוכנית מס' 4303/01 1,315 אלפי שקלים. יש 4,900 אלפי שקלים, שמחולקים ל-2.5 מיליון שקלים מהחלטת הממשלה לתוכנית חומש למגזר הערבי, לטובת תצ"רים ביישובים הערביים, ועוד 2.4 מיליון שקלים הם מתוכניות 717, 716 של הדרוזים, גם לתצ"רים ביישובי החברה הדרוזית. מי בעד? הצבעה פנייה מס' 130, 132 אושרה.

הפנייה נועדה לתקצוב סך של 154 מיליוני שקלים ו-398 אלפי שקלים בהוצאה לתשעה תקני כוח אדם בסעיף 08 משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה והגבייה. התקצוב נועד עבור התוכנית לטיפול בנפגעי עבירות מין; מסקנות ועדת ברלינר; תקצוב פרויקטים טכנולוגיים ופרויקטי מחשוב במשרד המשפטים ובהנהלת בתי המשפט; היערכות לקראת המעבר לבניין החדש של משרד המשפטים, תקצוב התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית, החלטה 550; ותקצוב סך של 6 תקני כוח אדם שיפוטי לאור הרחבת העניינים המוגדרים כעניין כלכלי בחוק בתי המשפט. זהו? שלושה עמודים קראת בחצי שנייה? אלה עיקרי הפנייה, ואנחנו יכולים להתחיל לעבור כל על תוכנית. תעבור על כל תוכנית. תוכנית 0851/01 מטה המשרד, תקצוב סך של 27 מיליוני שקלים ו-858 אלפי שקלים בהוצאה, 81 מיליוני שקלים ו-500 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה במטה המשרד. במטה המשרד מדובר על תקצוב של מיליון שקלים עבור היחידה למשפט עברי במשרד המשפטים, בהתאם להחלטות ממשלה 289 ו-551 מ-2021, שעניינן יישום הסכמים קואליציוניים בשנת 2021. של מי? מפלגת ימינה. בנוסף, יש תקצוב סך של 5,000 אלפי שקלים בהוצאה עבור טיפול בנפגעי עבירות מין, גם בהתאם לאותן החלטות ממשלה, יישום הסכמים קואליציוניים בשנת 2021 ואילך.

תקווה חדשה. ותקצוב סך של 21 מיליוני שקלים ו-858 אלפי שקלים בהוצאה, ו-81 מיליוני שקלים ו-500 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פרויקטי מחשוב רוחביים במשרד המשפטים, על יחידותיו השונות. מדובר בפרויקטים של רכישת שרתים, ציוד למבנה משרד המשפטים החדש, רכישת תוכנות וכיוצא באלה. תוכנית 0851/03 פרקליטות המדינה. תקצוב סך של 10 מיליוני שקלים ו-780 אלפי שקלים בהוצאה, ותקצוב סך של שלושה שיאי כוח אדם. בתוך התוכנית של פרקליטות המדינה מדובר בתקצוב סך של 7 מיליוני שקלים בהוצאה לצורך התאמת תקציב התשלומים לעורכי דין של היחידה לאכיפה אזרחית לביצוע בפועל בפרקליטות המדינה, תקצוב סך של 3 מיליוני שקלים בהוצאה עבור התוכנית לטיפול בנפגעי עבירות מין, ברלינר שהזכרנו קודם, תקצוב סך של 780 אלפי שקלים בהוצאה ושלושה שיאי כוח אדם עבור תיקי אכיפה כלכלית ואזרוח מחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה. תוכנית 0851/05 הסיוע המשפטי. תקצוב סך של 62 מיליוני שקלים ו-755 אלפי שקלים בהוצאה. בסך הכול יש 50 מיליוני שקלים ו-100 אלפי שקלים בהוצאה עבור תשלומים לעורכי דין במיקור חוץ בסיוע המשפטי, תקצוב סך של 12 מיליוני שקלים עבור התוכנית לטיפול בנפגעי עבירות מין, תקציב סך של 655 אלפי שקלים עבור התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית, בהמשך להחלטת ממשלה מס' 550, מיום 24 באוקטובר 2021. תוכנית 0851/07 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. תקצוב סך של 12 מיליוני שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה. מטרת השינוי היא לאפשר לרשות לקלוט את הכספים שמגיעים אליה מקרן החילוט, בהתאם להחלטות מועצת החילוט. תוכנית 0851/10 הרשות לרישום והסדר מקרקעין. תקצוב סך של 2 מיליוני שקלים ו-657 אלפי שקלים בהוצאה. הסכום מיועד עבור התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית, בהתאם להחלטת ממשלה 550. תוכנית 0851/18 נציבות הביקורת על מערך התביעה, מייצגי המדינה בערכאות. תקצוב סך של 2 מיליוני שקלים ו-500 אלפי שקלים בהוצאה. תקצוב של 10 תקני כוח אדם בהתאם לקצב הביצוע והאיוש בפועל בתוכנית. תוכנית 0854/01 הוצאות השכר במערכת בתי המשפט. תקצוב סך של 9 מיליוני שקלים, 238 אלפי שקלים בהוצאה, ושישה שיאי כוח אדם. כמו שהזכרתי קודם, תקצוב התקנים נועד בהמשך להרחבת סמכויות בתי המשפט לעניינים כלכליים. התיקון התקבל בנובמבר 2021 תיקון לחוק בתי המשפט. תוכנית 0854/02 הוצאות תפעול מערכת בתי המשפט. תקצוב סך של 51,019 אלפי שקלים בהוצאה, ו-65 מיליוני שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה. 10,500 אלפי שקלים מיועדים עבור אכלוס בתי המשפט החדשים, שנפתחו בחדרה, בת ים, טבריה וצפת. הם נפתחו כבר? למעט צפת, שאמור להיפתח בחודשים הקרובים. שלושת בתי המשפט האחרים כבר אוכלסו. בנוסף, יש תקצוב סך של 3 מיליוני שקלים עבור המשך עבודתה של ועדת החקירה הממלכתית בעניין האסון שהתרחש במירון, בהמשך להחלטה מס' 7 של הממשלה מיום 20 ביוני 2021. תקצוב סך של 37,519 אלפי שקלים בהוצאה, ו-20,400 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פרויקטים טכנולוגיים רוחביים בהנהלת בתי המשפט. הטמעת מערכת נט המשפט בבית המשפט העליון, פרויקט תיק חקירה דיגיטלי, תיעוד דיונים. תקצוב סך של 44,600 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה עקב גידול בתעריפי ההוצאות השוטפות בבתי המשפט ארנונה, חשמל, ניקיון וכיוצא באלה. תוכנית 0855/01 רשות האכיפה והגבייה. תקצוב סך של 7 מיליוני שקלים בהוצאה. 2 מיליוני שקלים עבור פרויקטי המחשוב ברשות, ו-5 מיליוני שקלים עבור התוכנית לטיפול בנפגעי עבירות מין, ברלינר.

הפנייה של משרד המשפטים מס' 178, 186, 187, 180, 182, מי בעד? הצבעה פנייה מס' 178, 186, 187, 180, 180, משרד המשפטים אושרה.

משרד החוץ פנייה מס' 09007. זה עודפים?

הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 29,550 אלפי שקלים בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות: תפעול מטה בארץ, סך של 3,910 אלפי שקלים. זאת תוכנית שכוללת תקציב תפעול בעיקר בארץ. תוכנית הנציגויות בחו"ל, סך של 25,640 אלפי שקלים בעיקר תפעול של נציגויות בחו"ל. הסיבות המרכזיות להיווצרות העודפים הן התקשרויות חוצות שנה, בעיקר בחו"ל, כמו שאתם יכולים לראות בתוכנית הרלוונטית. נציגויות בחו"ל מבצעות פרויקטים שנפרסים על פני מספר שנים, והתשלומים מתבצעים בהתאם לאבני דרך שנקבעות מול הספקים.

הן משולמות בהתאם לביצוע בפועל. תודה רבה. משרד החוץ, פנייה מס' 09007 מי בעד? הצבעה פנייה מס' 09007, משרד החוץ, אושרה.

פנייה אחרונה להיום היא 203, 209, תעסוקה. פנייה התקציבית נועדה להעביר סכום של 548,742 אלפי שקלים עבור יישום החלטות ממשלה והתאמות בתוכניות הבאות: תוכנית 3630/01, תוכנית שכר. שבעה תקני כוח אדם. מטרת השינוי היא העברת שבעה תקנים עבור העברת מינהלת הכשרות לזרוע העבודה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 133 מיום 19 ביולי 2021. מאיפה ההעברה? מינהלת ההכשרות הייתה במשרד האוצר, ועכשיו היא עברה לאגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה. תוכנית 3641/01 סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים, בסך 403,500 אלפי שקלים, עבור התאמת תקציב וסבסוד עבור הרשמת פעוטות למעונות הסמל, בהתאם לשינוי שחל בנוהל התמיכה של זרוע העבודה, לאחר פתיחת שנת הפעילות. תוכנית 3642/01 עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות, בסך של 84,342 אלפי שקלים. תקצוב של 48,842 אלפי שקלים עבור מימוש החלטת ממשלה מס' 550. תקצוב של 10 אלף אלפי שקלים עבור תפעול מרכזי הכוון ליוצאי אתיופיה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 421. תקצוב 5,500 אלפי שקלים עבור קורסים בשפה האנגלית לאוכלוסייה החרדית, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1189. תקצוב של 20 אלף אלפי שקלים עבור מבחני תמיכה בלימודי המכללות הטכנולוגיות, עבור האוכלוסייה הערבית והחרדית. גם זה בהתאם להחלטת ממשלה 550. תוכנית 3642/02 עידוד תעסוקת אוכלוסייה מבוגרת, 9,500 אלפי שקלים. עבור דמי קיום, שוברים להכשרה מקצועית ומרכזי הכוון בהתאם להחלטת ממשלה 197. תוכנית 3643/02 שירות התעסוקה. תפעול ופעולות 5,400 אלפי שקלים עבור תוכנית מעגלי תעסוקה, לעידוד תעסוקה בחברה הערבית, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 550. תוכנית 3644/05 הכשרות נוער בבתי ספר. 3,600 אלפי שקלים למינהלת השירות האזרחי הלאומי. תוכנית 3660/01 תקצוב של 65 אלף אלפי שקלים עבור הגדלת תעריף לדמי שירות לאומי.

פנייה 203 עד 209 תעסוקה.

הצבעה פנייה מס' 203, 209 תעסוקה, אושרה. גם הפנייה הזאת אושרה. אם כן, סיימנו את הפניות להיום. נצא להפסקה ונודיע לכם מתי אנחנו חוזרים להצבעה על תקנות פיצויים על

הישיבה ננעלה בשעה 18:00.